בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר-היום: דיון מהיר בנושא: "הורים יחידניים מובטלים, מפרנסים יחידים של קטינים, לא

ולהשוות אותה להארכה שניתנת וניתנה למובטלי הקורונה, ואף לאלה שזכאותם הסתיימה בתחילת 2020 עוד לפני הקורונה. כמו כן מוצע להאריך באופן אוטומטי את הסדרי הריסק הזמני בביטוח אובדן כושר עבודה ובביטוח המנהלים שלהם לפחות עד תום המשבר הזה. ושוב אנו מדברים על קבוצה מאוד קטנה שנפלה בין

הרצון הבסיסי של כל אדם להביא ילד לעולם ולגדל דור המשך, בין אם בתא המשפחתי הזוגי ובין אם לבד,

בנפש האדם,

ההיצע של המשרות הצטמצם מאוד,

ללשכתי הגיעו תלונות, בקשות, תחנונים של הורים שנשארו ללא פרוטה וחוששים שבעקבות המשבר הזה אפילו גם ייקחו להם את הילדים. ההערכה היא שיש באזור כאלף איש,

אבל כל אחד הוא עולם ומלואו, של אנשים יחידנים שנותרו ללא עבודה.

שפוטרו לפני תקופת

לכן לא מדובר פה בהוצאה תקציבית גדולה מאוד - אין שום סיבה שלא נעשה את זה. גם אין להם עזרה בצהרונים וכל שאר הדברים שבדרך כלל מגיעים להם - גם את זה הם לא מקבלים. כשהגשנו את הדיון המהיר דיברנו על גיל 45 כגיל

הנושאים מאוד חשובים. זה שאף אחד לא נמצא פה זה חמור מאוד.

מהביטוח לאומי.

מבקשת להבהיר שני דברים.

נתבקשנו לברר באיזה

כלומר יש פה מהלך לטובת.

הרי הכול עליו נופל. הוא צריך הכשרה מקצועית, הוא לא יכול לצאת ככה אחרת מפטרים אותו מהעבודה. הוא לבד. צריך לנהל את הבית.

אפשר לקבל תוכנית?

רעיון - האם נכון יהיה לשלם להם דמי אבטלה על התקופה הזו? האם נכון יהיה לראות את התפטרותם

הכשרה מקצועית, למשל, שיוכל לצאת לעבוד.

שצריך לתת עליו את הדעת. צריך לדון בנושא הזה. זה טבעי שמפילים אחד על השני, אבל אומר לך למה הם צריכים לתת את

ה לא משהו שאני יכולה לתת עליו את התשובה. אם אנחנו צודקים, למה מקזזים? הילדים עניים. אני מבקש מכם, וביטוח לאומי, יחד עם מנכ"ל הביטוח הלאומי ומנכ"ל משרד העבודה והרווחה,

מה אתם מציעים לוועדת הכספים בכל הנושאים שעלו פה.

אתם מקזזים או לא? מה הוראת השעה? לפני הוראת השעה היה מצב שבשיקול של הבטחת הכנסה ומענק עבודה,

כדי ליישר את המצב

זה יעלה לך בהרבה יותר. בבקשה.

ראשון, הוצגה פה לדעתי מציאות שלא קיימת, כי נשים כן נפגעו. שנית, הוא דיבר במושגים ערפיליים על הקיזוז, לא שמעתי מספרים שיגידו מספרים. בנוסף,

החזרה לעבודה החדש, שמדבר עליו שר האוצר וכרגע פורסם בהסכם להערות הציבור בין ביטוח לאומי למשרד האוצר שוב האנשים האלה נופלים בין הכיסאות, כי מדובר שם רק על אלה שקיבלו אבטלה משך 100 יום בתקופת המשבר. אז מי נופל בין הכיסאות האוכלוסייה הזאת של הורים יחידניים, הצעירים וגם הקשישים. כלומר כל האוכלוסיות החלשות שוב נופלות בין הכיסאות בהסכם הזה. אני מציע אני מציע שההסכם הזה יגיע לדיון פה בוועדת הכספים. בואו נתנה את הדברים, את ההגנה על האוכלוסיות החלשות האלה, בהסכם הזה. זה לא יכול לעבוד אחרת. בבקשה.

תודה. אני הורה יחידני בן 49 לשני ילדים בגיל 5. אני זה שיזם את הדיון הזה, ומחודש מרס מנסה לדבר עם האוצר. פניות ציבור שלי למנכ"לית משרד האוצר וגם לאסף מאגף תקציבים לא קיבלו מענה. יש על כך תלונה אצל נציג תלונות הציבור, על היעדר מענה לפניות ציבור. אני לא יודע על איזה מזונות אתם מדברים. הורה יחידני אין הורה שני. לא היה ולא אהיה. ממי אני מקבל מזונות? אפילו כשנתנו 750 שקל, אם אשה שקיבלה מזונות מביטוח לאומי, היא נתמכת קצבאות, היא קיבלה 750 כפול שתיים. אני לא קיבלתי כפל, כי אני לא בשגרה ובטח לא בחירום מקבל מזונות. מה אתה מבקש?

אני מבקש שני דברים:

תנו לנו את דמי האבטלה, את מה ששר האוצר מדבר בכל התקשורת. כל פעם כשהוא מדבר, אני רוצה לומר:

אמרת שלכל המובטלים יש אבטחה עד יוני 2021. מה איתי? אני מיוני 19' חי על חסכונות. אני אוכל את החסכונות שזה העתיד שלי ושל הילדים שלי. אני עוד במצב טוב יש לי החסכונות. יש לזכור הורים יחדניים הם בדרך כלל אנשים מעל גיל 40. הם נתקלים גם בתופעה הגילנות בשוק העבודה. אני איש מקצוע, יש לי 20 שנה של קריירה בהייטק. יש לי שני תארים בהצטיינות. אני רב סרן במילואים בחיל האוויר ונבחרתי להיות ממיין מועמדים לקצונה.

אפילו אם אעשה הכשרה מקצועית לתפקיד אחר - מי ירצה אותי?

הזכאות שלי נגמרה ביוני 2019, ומאז אפס הכנסות. אני גם לא זכאי להשתתפות בצהרונים. למה אתה לא מקבל בצהרונים? איך הזכאות שלו לדמי אבטלה נגמרה? א"ג: כשהתחיל המשבר אמרו: ניתן למי שממרס עד 2021. אנחנו, שבאנו בתור אגב, בהתחלה קבוצת מובטלים, בלי קשר ליחידניים האוצר נפגש אתם ואמר: זה יותר מדי כסף, יותר מדי בעיות. לא נתנו פתרון. ביולי נתנו ל-12,000 מובטלים שנגמרה זכאותם בינואר, לפני הקורונה, ניתנה גם הזכאות הזאת. אתה לא עונה לנו - מה המיוחדות בך, שעל זה אתה פתאום, הילד לא מתקבל לצהרון? למה אתה לא מקבל דמי אבטלה? במה אתה שונה ממישהו אחר?

האוכלוסייה היחידנית זה הורים שאין להם מזונות.

אם מציעים לי עבודה בירושלים, אני לא יכול - אהיה חייב לשלם בייביסיטר. אז יש לך בעיה כי אתה צריך לטפל בילדים שלך. א"ג: יש לי פחות גמישות. למה צהרונים אתה לא יכול לשים את הילדים?

שמתי בצהרונים כדי לחסוך כסף. איני מקבל עזרה מהמדינה כי היא מותנית בזה שאעבוד. תודה רבה. א"ג: הקורונה פגעה בנו. אני רוצה לחדד. דיברנו בדיון על שתי אוכלוסיות:

אנשים כמוך שלא זכאים, ויש קבוצה נוספת שמקבלים קצבאות

אתה צודק יש כאלה שלא מקבלים ויש כאלה שכן מקבלים. יש לטפל בשתי האוכלוסיות גם כמובן באנשים כמוך.

אני מבקש מאגף התקציבים היות שעברו מאז ארבע שנים, אני מבקש שתבדקו שוב ותיתנו לנו תשובה לגבי הנושא של הוראת השעה. עברו ארבע שנים. גם מדבריך אני לא חושב שזה באמת עזר. האם אתם הולכים להאריך את זה? לעשות עם זה משהו? יש קבוצה באוכלוסייה שלא מקבלת את מה שמגיע לה ואת מה שהיא צריכה לקבל. ביקשתי מהביטוח הלאומי להכין תוכנית רעיונית, מה עלינו לעשות. אני אומר לך ולאגף התקציבים בכלל יבוא לפה הנושא גם של האבטלה וגם נושאים נוספים שמשרד האוצר מבקש להביא. אנחנו נשאל את השאלות ולא נאשר אם לא נקבל תשובות מספקות שאנחנו יכולים לומר לאנשים האלה: לא הוזנחתם, לא שכחנו אתכם. אני רוצה תשובה בשבוע הקרוב, מה אתם מתכוונים לעשות עם הוראת השעה שהיתה לפני ארבע שנים.

מתנדנד עכשיו עם כל מה שקורה בעניין הקורונה. אתה בעצמך אמרת, שאנשים לא נהנו בסופו של דבר מהעניין הזה. מבקש לדעת מה אתם מתכוונים לעשות להאריך את הוראת השעה? לשנותה? לא שלא נהנו. נהנו, אבל לא הגדילו את שיעורי- - מותר אחרי שיש כמעט שנה קורונה, לומר: מה שהיה לפני ארבע שנים, אנחנו בודקים את זה מחדש ורוצים לשנות, או לא רוצים לשנות, אין כסף אז יבוא לפה כסף על כל מיני דברים נבקש את זה. אני ביקשתי גם מנתנאלה בביטוח הלאומי ומבקש גם ממך בתוך כמה ימים להביא לנו תוכנית לגבי הורים יחידניים. אני מקווה שנוכל לעשות את זה בהסכמה. אם לא, תביאו לפה דברים שנצטרך לעשות את זה בעצמנו. תודה רבה.

10:49.